שלום.

ה-24 בינואר 2023, ב' בשבט התשפ"ג, השעה 12:30. על סדר היום פעילות האפוטרופוס הכללי להשבת נכסים של נספי שואה ובחינת היתכנות לאסדרת השבת יצירות אמנות שנבזזו בתקופת השלטון הנאצי